אחר צהריים טובים, אני פותח את ישיבת מליאת הכנסת.

בשבט התשע"ז, 6 בפברואר 2017. הודעה למזכירת הכנסת.

היה משקל גדול לאירוע הזה, כמו לגופים ציבוריים, בדרישה לצאת מלבנון, דרישה שמומשה בסופו של דבר.

בדיון שיהיה פה היום על חוק ההסדרה, צריכים לזכור שלא צריך לחכות לאסונות כדי לקבל החלטות, והוויכוח על דרכה של המדינה, כמו שהיה אז, שעד היום לא ברור כמה זמן ישבנו בלבנון, ולמה כל כך הרבה זמן, ואיזה מחיר שילמנו, ולהבדיל, הכרעות מדיניות צריך לקבל, ולא דווקא בלחץ של אירוע או אסון אלא מתוך שיקול דעת, מה טוב למדינה. נזכור את הנופלים ונפיק את הלקחים.

תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, ואחריו, חבר הכנסת יוסי יונה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, במוצאי שבת הפגנו, אלפים, ברחובות תל-אביב נגד המשך מדיניות הריסת הבתים של הממשלה הזאת ונגד האיומים הנמשכים בהריסת בתים נוספים, אבל גם נגד המשך מדיניות הסיפוח של ההתנחלויות, מדיניות שמובילה אותנו פשוט לאסון. אני רוצה להגיד שבחושך שאליו מובילה אותנו הממשלה הזאת בתל-אביב ראינו נקודות של אור, נקודות של תקווה. האלטרנטיבה למדיניות הייאוש, ההפרדה, השנאה והפירוד עלתה במוצאי שבת בתל-אביב, כאשר אנשים דרשו שוויון זכויות, אזרחות שווה וכבוד לכל האזרחים.

תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. יעלה חבר הכנסת יוסי יונה, ואחריו, חבר הכנסת טלב אבו עראר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד קרוב גם ללבך. היום ישבנו בוועדת הכספים, ודנו במקרה של מפעל המתכת בשתולה. מדובר במפעל שבאמת עומד בפני סכנה של סגירה, ואם חס וחלילה המפעל הזה ייסגר, כפי שציינת, אדוני היושב-ראש, הרי זו תהיה מכה נוספת לפריפריה הגיאוגרפית שלנו בצפון, כ-300 משפחות יכולות להיפגע מכך.

אתה עצמך ציינת את העובדה המאוד-מאוד-כואבת שקיימת הגירה שלילית של זוגות צעירים מהאזור הזה למרכז הארץ, מאזור שהוא מוכה אבטלה. במקרה הזה, אדוני היושב-ראש, כפי שאנחנו ראינו, מדובר במפעל שהוא חיוני, מדובר במפעל שהוא גם רווחי, שהכדאיות הכלכלית שלו אינה מוטלת בספק.

ראינו שגם היום ההסתדרות הביעה את הנכונות שלה לתמוך כספית, באופן חלקי, כדי שהמפעל הזה יוכל להמשיך בעבודתו. ומפה אני מנצל את ההזדמנות הזאת לקרוא למשרדי הממשלה לעשות את מה שנדרש לעשות, כי עד כה הם באמת כיתתו את רגליהם, משכו רגליים ולא נענו לצורך הדחוף לתת פתרון מיידי למפעל הזה, שמשקף אינטרס לאומי וחברתי. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה, שבאמת מעלה נושא מאוד כאוב. חבר הכנסת טלב אבו עראר, ואחריו, חברת הכנסת ענת ברקו. תודה, מכובדי היושב-ראש, בפינוי ההתנחלות עמונה הורו לשוטרים להיכנס ללא נשק,

ולכן עקבנו אחרי הפינוי, היו התפרעויות, כמה מתפרעים בריונים תקפו שוטרים, השתמשו אפילו בחומר כימי או בגז מדמיע נגד השוטרים. לא שמענו, לא ראינו, עצורים, נחקרים, גם לא דרסו אף,

שיוגשו נגדם כתבי אישום כמו שקרה ביישוב אום-אלחיראן, שנכנסה המשטרה לשם עם כל הכוח, עם כל העוצמה. עצורים היו, אבל, אני חושב, נכון? עצורים כן היו.

עצורים לשעתיים-שלוש, ושחררו מייד, אפילו שתקפו שוטרים, אני מציין ומדגיש שתקפו שוטרים שם. ראינו את זה בטלוויזיה. באום-אלחיראן דווקא הפוך היה, בדיוק הפוך: באה המשטרה עם כל התחמושת שיש, ורק כשבאו כמה צעירים,

להיכנס ליישוב, לראות את האדם, קרוב המשפחה שלהם,

על-ידי משטרת ישראל,

חטפו מכות, מכות מוות, עם כל הכוח של המשטרה. עצרו אותם, הצעירים האלה נעצרו, ועד עצם היום הזה הם עצורים. ואתם עד עכשיו אומרים שזו מדינה דמוקרטית? זו מדינה דיק-ט-טו-רית, כלפי כל מי שהוא ערבי.

תודה לחבר הכנסת, מדינה, טלב אבו עראר. חברת הכנסת ענת ברקו,

את עכשיו יכולה לענות לו, אין בעיה, זה זכות שלך.

את יכולה לענות, להגיד מה שאת חושבת. הוא לא הפריע לך, אל תפריעי לו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני דווקא רציתי היום לדבר על עבריינות במגזר הערבי, כי נתקלתי בכתבה ממש מרגשת שחברת הכנסת זועבי מדברת על כמה פשיעה יש במגזר הערבי. אותה חברת כנסת שירקה על שוטר ערבי ואמרה לו שהוא משתף פעולה עם הציונים זו אותה חברת כנסת שמתלוננת על פשיעה במגזר. אז זה בדיוק ככה, זה המוסר הכפול: הורידו את הסטנדרטים בכל דבר אפשרי, גם בנושא של גישה לפשיעה. ואני רוצה לקחת, מאחר שאני לא רואה כרגע את חבר הכנסת ג'בארין, אבל אני רוצה לקחת את אום-אלפחם כדוגמה, למשל בטיפול בזירות פשע, שקוראים למשטרה, ומנקים את הזירה, משבשים אותה ומנקים אותה עם אקונומיקה, למשל כשמורה רוצה להתנדב לכיבוי אש, והוא מתנדב, והוא מעודד אחרים להתנדב, אז קורא לו המנהל וצועק עליו ואומר לו: אתה משת"פ,

אני אעיף אותך מבית-הספר, למשל בהעלמת מצלמות אבטחה, DVR, מצלמה למשטרה ומצלמה שמשתמשים בה. אלה הדברים שקורים. איך רוצים ששוטרים ייכנסו? ירי בחתונות, אני לא מדברת, הפשע הזה כמובן חוזר לאלה שמוכנים לקבל אותו, אלה שלא מוכנים לשתף פעולה עם החוק, זה בדיוק מה שקורה, חבר הכנסת אבו עראר, אלה שלא משתפים פעולה עם החוק, ועובדים נגדו. ולכן, אם עובדים נגדו, מה, על מה אתה מתלונן? חברת הכנסת ברקו, את רוצה לנהל אתו דו-שיח? אז אני אומרת שאלה מתלוננים נגד החוק אבל בפועל, לא מקיימים אותו,

יוצאים נגדו. עבריינות הפכה להיות נורמה, ונהיגה פראית הפכה להיות התרסה נגד המדינה. בסוף במי זה פוגע, אתה חושב? במי זה פוגע? זה פוגע בחברה שממנה יוצאים העבריינים. תודה, חברת הכנסת ענת ברקו.

אדוני, רק משפט לסיכום, ללא שיתוף פעולה עם החוק, עם המשטרה, לא יהיה שום דבר. גם חברי כנסת מהרשימה המשותפת שהצעתי לעזור להם בעניין הזה,

לא באמת רוצים לעשות את זה. מוכנים לחיות עם הפאודה הזאת בכל מקום. תודה לחברת הכנסת ענת ברקו. יעלה חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, אני מנסה לצטט חלק מהשרים ומהמנהיגים בכנסת הזאת, וכפל המוסר, ואפשר להגדיר את זה אפרטהייד, כי אם אתה מחוקק חוק,

מה אתה עושה פה אם יש אפרטהייד? חברת הכנסת ענת ברקו, לא יכול להיות שתפריעי לכל דובר, גם אם הדברים צורמים לך.

את מייצגת את כל הליכוד פה, נכון, זה קשה, אתה רואה? אני לבד. אי-אפשר. יש לך כל הזמן. בסדר, אבל שלא תפריע לי עוד, כי פשוט אפילו את עצמה היא לא שומעת כשהיא באה להגיד,

הכנסת, איימן עודה, שאין אפרטהייד כי הוא עומד שם.

אם תשמעי אולי יש לך סיכוי להסכים. חברת הכנסת ענת ברקו. לא יכול להיות שאת תפריעי לכל דובר. לא יעלה על הדעת. כבוד היושב-ראש, אני אדבר על דבר אחד פשוט: העניין של זריקת אבנים. האבן בשטחים הכבושים, אם היא בידי פלסטיני, היא נשק, הוא מחבל, הוא הורג, אבל אם היא בידי מתנחל היא ורדים, היא פרחים שמעבירים נגד השוטרים. אלה עובדות. בנט, מה הוא אומר? אבנים הורגות. על המפקד שהרג במחסום קלנדיה: הוא עבד כמצופה. שיהיה ברור, אבנים הורגות, מח"ט בנימין, פעל נכון, במחבלים יש לירות, מועצת יש"ע: אבנים הן רצח ואבנים הורגות, ארדן: זורקי אבנים הם רוצחים לכל דבר, השרה שקד: מיידה אבנים הוא מחבל, ורק עונש הולם יוכל לשמש גורם מרתיע, מעניש וצודק, מפקד מג"ב על ה"פעילים" לא "מחבלים", לא "תוקפי שוטרים", שעשרות נפצעו ונכנסו לבתי-חולים,

דיבר על "הפעילים", זה המושג, "פעילים". הם מחבלים לכל דבר, מפקד מג"ב על ה"פעילים" שתקפו שוטרים: ניצב יעקב שבתאי גינה את האלימות שננקטה כלפי שוטריו בפינוי המאחז.

שהזדעזע למראה צלבי הקרס, אך בסך הכול הגדיר את המבצע כהצלחה. אז היו אבן פה ואבן שם, זאת ההגדרה. אבל באום-אלחיראן, שרצחו את יעקוב אבו-אלקיען ואומרים כל הזמן שהוא דורס, הוא לא דרס.

כדי שהשקר הזה ייגמר והאמת תתגלה צריך לחקור, צריך ועדת חקירה.

והם מפחדים מהאמת.

השר וגם המשטרה מפחדים, וגם כל אנשי הליכוד. תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. יעלה חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יש כמה ערים וכפרים ערביים שזכו בהטבות מס בשנת 2016. אתה יודע, בדיוני התקציב ועדת הכספים מחליטה ומצביעה על יישובים שמגיעות להם הטבות מס, כמה אחוזי הטבת מס לפי הסטטוס, לפי הדרגה הסוציו-אקונומית של הכפר או של העיר. למשל העיר שלי,

שב-2016 תושביה נהנו מהטבת מס של 10% הם הופתעו בתחילת השנה הזאת, 2017, שאחוז ההטבה ירד ל-7%. אז אני שאלתי: כאשר ההטבה תלויה גם בתקציב, והתקציב הוא דו-שנתי, אז איך בשנת 2016 מחליטים שלפי המצב של העיר מגיעים לו עכשיו 10%, אבל בינואר 2017, רק 7%? התשובה על שאלתי ממשרד האוצר היא שסח'נין עברה מאשכול 2 לאשכול 3, כי המצב הכלכלי שלה השתפר. אבל האזרחים הם הברומטר לשיפור הזה. איך הם השתפרו? איך העיר השתפרה ומצב האנשים לא השתנה? אנשים עד עכשיו, מצבם והרגשתם, המציאות אומרת שהמצב הסוציו-אקונומי קשה. אז אי-אפשר שהמדינה תגיד: לא, המצב שלכם השתפר, והם לא מרגישים בזה.

לחבר הכנסת מסעוד גנאים. דרך אגב, חבר הכנסת מסעוד גנאים, הרבה יישובים השתנה להם, זה לא רק היישוב הזה. אני יודע שגם ביישובים אצלנו זה הורד, חלק עלו וחלק ירדו. חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. תודה לך, אדוני היושב-ראש, במוצאי שבת בתל-אביב ראינו תקווה גדולה, רחוב המלך ג'ורג' מפינת אלנבי עד רחוב דיזנגוף היה גדוש באלפי מפגינים ומפגינות: יהודים, ערבים, יהודיות, ערביות, צעירים, מבוגרים, הפגנה ענקית, מלאת אנרגיה, נגד מדיניות ההסתה והשנאה שהשלטון פה מייצר, ולא פחות חשוב, הפגנה בעד שוויון, בעד חברה משותפת, בעד צדק, בעד שלום, בעד עתיד אחר בארץ הזאת, בעד שהמדינה הזאת תהיה באמת מקום אמיתי וצודק לכולנו. אדוני היושב-ראש, האנרגיה הזאת מוכיחה שכשהאנשים הטובים יוצאים לרחוב, אנחנו רבים. אנחנו רבים שמתנגדים להידרדרות, אנחנו רבים שמוכנים להתייצב מול הסכנות. ואני קורא מכאן לציבור לקחת את הדוגמה הזאת ולהשתמש בה, להפגין, להבין שדמוקרטיה לא מסתכמת רק ברגע הבחירות. בדמוקרטיה אנחנו צריכים להביע את עמדותינו, להשמיע את קולנו וגם להתייצב ברחובות. תודה לחבר הכנסת דב חנין. יעלה חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרה סופה לנדבר, במוצאי שבת יותר מ-10,000 איש, יהודים וערבים, רובם יהודים, צעדו בלב-לבה של תל-אביב להגיד "לא" למדיניות האפליה והקיפוח שנמשכת,

למדיניות ההסתה התעמולתית התקשורתית של ראש הממשלה כלפי האוכלוסייה הערבית, "כן" להידברות נכונה, על בסיס הבנה ו"לא" להסתה ממושכת, ולא להעלים, ראיות. נתונים מהציבור, ולא לדווח דיווחי שקר. אנשים צעדו בגאווה עם אמירה ברורה וחד-משמעית:

המדיניות הזאת, הממושכת, של הממשלה בראשותו של ראש הממשלה, צריך לשים לה קץ, ולאלתר. צעדו המונים, כן לשלום, כן לדו-קיום. זאת הדוגמה הנכונה, שמראה תקווה. כל אמצעי התקשורת שאכן, לצערי הרב, שולט בהם ראש הממשלה, וגם השר ארדן, וכל מה שהיה סביב ההריסה באום-אלחיראן, שעד עכשיו הוכיחו שרובם שקרים, שקרים טובים, צריך שראש הממשלה והשר ארדן יחזרו בהם ויתנצלו על התעמולה שעשו בזמן הזה.

היום בוועדת הפנים, אני לא עונה לחברת הכנסת קורן, אבל בוועדת הפנים היום אכן חוקקנו חוק, אני וחבר הכנסת אוסאמה סעדי, שאכן אכפת לנו העבודה נגד האלימות, ענת ברקו, חברי ד"ר אבו מערוף. חברת הכנסת ענת ברקו.

החוק הזה עבר, כי אנחנו תומכים בהתנגדות לאלימות. אם לא היינו שם לא היה עובר החוק. אוקיי, אז צריך לעזור למשטרה בחקירות. לכן, כל הקצוות יהיו אובייקטיביים, ואנחנו חייבים להיות אובייקטיביים. אז צריך לעזור

תודה לחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. יעלה, לא, לעזור למשטרה. לא עוזרים למשטרה, יורקים עליהם, כמו חברת הכנסת זועבי. הממשלה חייבת לעשות, קוראים למי שמשתף פעולה משת"פים.

לא, אבל לא צריך שזה יהיה בתוך המליאה בוויכוח. חבר הכנסת נחמן שי, ואחריו, חברת הכנסת רויטל סויד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, דברים גדולים מתחוללים בעולמנו, ואנחנו מקדישים להם פה ושם מקום. אני רוצה לדבר על

דבר חברתי. לדעתי, כתבת "הארץ" נורית וורגפט פרסמה כתבה חשובה על מדיניות ההפרדה בין זקנים עצמאיים לבין זקנים סיעודיים במתחמי הפעילות שלהם. מסתבר שבשבוע שעבר כבר פנו שלושה ארגונים, "כן לזקן", "המשפט בשירות הזיקנה" והאגודה לזכויות האזרח, ודרשו לבטל את הנוהל שבו מפרידים בין זקנים וזקנות שתפקודם נפגע והם הפכו לסיעודיים בדרך כזאת או אחרת לבין מי שעדיין מתפקד כהלכה. זוהי מכה כפולה ומכופלת שקשה לנו להבין אותה, כי רובנו ככולנו עוד לא הגענו לגיל הזה. אנשים רגילים להיות במסגרת מסוימת, חברתית, היא מחזקת אותם, היא תומכת בהם, היא תורמת להם, וגם להם יש מה לתרום. לפעמים המגבלה היא בכלל פיזית: קושי בתנועה, עברו לכיסא גלגלים, זה קורה, שברו רגל, ואז באותו רגע מוקיעים אותם, מוציאים אותם מהמסגרת החברתית שבה הם היו. אני מדבר אפילו על מועדונים חברתיים שמפעילות עמותות ורשויות מקומיות בפיקוח משרד הרווחה ובמימונו, עדיין זו המדיניות, ברגע שאדם הפך להיות סיעודי, זורקים אותו החוצה ומקיימים את הפעילות בלעדיו.

זה דבר בלתי נסבל, ואנחנו נמשיך ונעלה את הדבר הזה בכנסת כדי לתקן אותו. תודה לחבר הכנסת נחמן שי. תעלה חברת הכנסת רויטל סויד.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 אתמול התוודענו לרפורמה שמתעתדים להציג השר יריב לוין ושרת המשפטים איילת שקד, לכאורה להגביל חקיקה מחד גיסא, ומאידך גיסא, להגביר את יכולת הפיקוח של הכנסת על הממשלה. ואני רוצה לומר ולקרוא לילד בשמו. ההצעה הזאת היא עבודה עלינו בעיניים, מכיוון שבעוד התפקיד שלנו כחברי כנסת הוא לפקח על עבודת הממשלה, ולב-לבה של עבודת הכנסת הוא החקיקה, להגביל חקיקה פרטית לארבע-חמש הצעות חוק בשנה זה בעצם להפוך את היוצרות, והממשלה היא שמגבילה את עבודת הכנסת, ולזה אסור לתת יד. והצד השני של זה, לכאורה, זה הגברת הפיקוח. כיצד? באמצעות שימועים ציבוריים שהכנסת תעשה ולחייב אנשים להגיע לוועדות.

צריך באמת לחייב אנשים להגיע לוועדות מחד-גיסא, ומאידך גיסא, כל מטרתו של השימוע הציבורי היא הרצון להכניס פוליטיזציה למערכת המשפט ולמערכת הביטחון, שיבוא היום ויביאו שופטים להתייצב בפני הכנסת לשימועים ומועמדים לרמטכ"לות שיגיעו לפני חברי הכנסת. לזה לא ניתן יד. אז את כל האריזה היפה הזאת באמצעות הגברת הפיקוח, לא לקנות את המתנה הזאת. זו מתנה שאסור שניתן לה יד.

תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. אנחנו עוברים להצעת החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז 2016, לקריאה שנייה וקריאה שלישית, המשך הנמקת ההסתייגויות. חברי הכנסת, אנחנו נעבור לרשימת הדוברים המונחת. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת רויטל סויד. שבע דקות לרשותך. רויטל, את עולה? שבע דקות. ואחריה, חבר הכנסת אילן גילאון. רויטל, שנייה. חברים, אתם רוצים לנהל דברים? תנהלו אותם אחר כך. שבע דקות לרשותך. שנייה, מה? זהבה, זהבה. חברת הכנסת סויד, יש לך אפשרות לדבר, לא, שנייה, לא, אין פה, אני לא יכול, אבל יש פה, אדוני,

איפה זהבה?

יש לנו הודעה בשם האופוזיציה.

אז חברת הכנסת סויד, אני מפנה את, דקה. לא לא, את לא תפני. אם תהיה הודעה שתיגע גם בך אנחנו כבר נקבל את ההחלטה. בינתיים תישארי פה. אני מבקש להודיע, מי מוסר את ההודעה? אני מבקש, דב, אתה מוסר את ההודעה, בשם מי? האופוזיציה. חברי הכנסת, כן, לפתוח מיקרופון.

אדוני היושב-ראש,

אתה מוסר את ההודעה בשם כל האופוזיציה? בשם סיעות האופוזיציה. זה מקובל על כל סיעות האופוזיציה?

נחמן, תקרא לזהבה. אוקיי. אדוני היושב-ראש, תראו, זה היה צריך להיות מסודר בצורה אחרת, זה מאוד מסודר. לא, לא, הכול מסודר. חברים, אני קראתי לחברת הכנסת רויטל סויד לדבר. הייתם צריכים לעשות את כל הסידורים שלכם לפני כן, ולא בשנייה האחרונה. אנחנו הלא-מסודרים? אדוני היושב-ראש, נתתם רשימת דוברים, אני מתייחס לרשימת דוברים ולא, לסדר-יום. אתם רוצים לקבל החלטה אחרת?

אתם עכשיו מתדיינים ביניכם אם כן,

אוקיי, חבר הכנסת, אני רוצה לרדת שנייה לראות מה קורה. אין לי בעיה, את יכולה לרדת.

הכנסת דב חנין, חבר הכנסת דב חנין. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אנחנו, אדוני היושב-ראש, סיעות האופוזיציה, חזרנו והבענו את התנגדותנו לסדרי הדיון הבלתי-תקינים, הבלתי-תקנוניים, שהרוב בוועדת הכנסת כפה עלינו. לא היה תקדים בהיסטוריה של הכנסת שדיון בנושא כל כך עקרוני מתנהל כדיון של שאריות: התחלה ביום שלישי בלילה, אחר כך יום רביעי בלילה, המשך ביום שני אחרי הצהריים, ובין לבין הכנסת ממשיכה בעבודתה הרגילה, עבודת ועדות, עבודת מליאה, כאילו אנחנו עוסקים פה באיזו סוגיה שמתאימה רק לזמן הפנוי. ולכן, אדוני היושב-ראש, כל סיעות האופוזיציה הודיעו כאן, מעל הבמה, גם ביום שלישי וגם ביום רביעי, שאנחנו לא מתכוונים לשתף פעולה עם המהלך הבלתי-פרלמנטרי הזה, בוודאי בחוק שהוא כל כך כבד, שיש בו בעייתיות חוקתית קשה, שהיועץ המשפטי לממשלה בעצמו אומר שהוא בלתי חוקתי, חבר הכנסת דב חנין, חוק שמפקיע אדמות פרטיות מאנשים, חוק שמספח שטחים. בחוק כזה לנהל דיון בצורה כל כך עקומה?

תודה, אדוני.

האופוזיציה אמרה ואומרת: אנחנו לא ניקח חלק במשחק שהוא לא ראוי, לא מתאים, תודה. לא לכבודנו ולא לכבודה של שום מדינה דמוקרטית. עכשיו אתה תקשיב לי. אני לא מביע את דעתי לגופו של החוק, את זה אני אעשה בהצבעה, בהתאם למה שהקואליציה תחליט. היה ניסיון של הידברות בין הקואליציה לאופוזיציה, היו הצעות שונות, ואתם דחיתם אותן, אתם רציתם,

אנחנו הצענו דיון של שבעה ימים, על חוק שמשנה את ההיסטוריה.

תקשיבו, חברים, יכולתם בשבוע שעבר גם לא לדבר. חברים, זה לא נושא לדיון. מונח בפני כרגע שצריך להתקיים דיון בהסתייגויות,

מי שירצה, רבותי,

יוכל לדבר, מי שלא ירצה, לא ידבר. אנחנו נעמוד בהתאם לסיכומים בוועדת הכנסת. אם לא יהיו דוברים, אנחנו,

אני לא עושה מזה דיון. ידידי אילן גילאון, אנחנו רק מושכים את ההסתייגויות.

ידידי, אני לא מכריח אותך לדבר. חברי הכנסת, אני אפעל בהתאם לסיכומים בוועדת הכנסת. הסיכומים אומרים: ידברו עד השעה 21:30, תקשיבו לי, חברי הכנסת: ידברו עד השעה 21:30, אם לא יהיו דוברים, אנחנו נפסיק את הישיבה עד 21:30. דברו אתם,

ב-21:30 נחדש את הישיבה. נחדש אותה. יהיו סיכומים, יהיו הצבעות. זכותכם הלגיטימית. אני לא מתרגש מכל ההמולה הזאת. זה הכול. ההצבעות יחלו ב-22:30. חברי הכנסת, חברת הכנסת רויטל סויד, שבע דקות לרשותך,

שבע דקות. חברי הכנסת, תעשו מה שאתם חושבים. אני פועל בהתאם למה שרשום לפני, אני לא מתרגש מכל ההמולה. חברת הכנסת רויטל. תשתיק אותם.

אני אתן לך את כל הזמן, כמה שאת רוצה. תשתיק אותם. שבע דקות.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 אנחנו עומדים פה הערב, נכון לעכשיו, להצביע על חוק, חוק ההסדרה, חוק שאף יועץ משפטי, כולל היועץ המשפטי לממשלה, לא מוכן להגן עליו. בדקות האחרונות התקבלה גם עמדת היועץ המשפטי של משרד הביטחון, שלא תומך בחוק. אתם מבינים את המשמעות של זה שאף יועץ משפטי לא תומך בחוק, והיועץ המשפטי לממשלה לא יגן עליו בבג"ץ. זה אומר שהחוק הוא לא חוקתי. אבל יותר מזה, גם היועץ המשפטי של משרד הביטחון לא מגן עליו, והמשמעות של זה היא גם שמבחינת ביטחון המדינה יש לנו בעיה. ואז נשאלת השאלה: אז למה אנחנו עומדים להצביע על חוק כזה? והתשובה באמת לא ברורה. מכיוון שעוד כמה אנשים סברו שהחוק הזה הוא בעייתי, ובהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש ממשלת הימין, שקרא אתמול לשרים שלו: אל תצביעו על החוק הזה, שר הביטחון בא ואמר: החוק הזה הוא חוק בעייתי, החוק הזה יביא אותנו לבית-הדין הבין-לאומי בהאג. חברת הכנסת סויד, רק שאלה אחת, רק שאלה. אנחנו רוצים להסדיר את מה שהמפלגה שלך בנתה.

אם אנחנו יודעים שהיועצים המשפטיים נגד, ואם אנחנו יודעים שראש הממשלה ושר הביטחון נגד, אז מה קורה פה בעצם? והתשובה היא תשובה ברורה. כמו שעמדתי פה לפני כמה חודשים בקריאה הראשונה ואמרתי לתושבי עמונה: עובדים עליכם בעיניים, עובדים עליכם פה בעיניים, הממשלה שלכם, הבית היהודי והליכוד, כי אתם תפונו, ולצערי הרב הם נוכחו לדעת שעבדו עליהם, ככה אני באה ואומרת היום: אזרחי ישראל, עובדים עליכם בעיניים. ואני קוראת פה לחברי מהקואליציה. בחיים שלי מי אתם משחקים? על מי אתם עובדים? מה אתם עושים פה עכשיו? איך אתם מעזים לשחק עם הביטחון שלנו? איך אתם מעזים לשחק עם הביטחון של חיילי צה"ל?

אתם תמנעו מקציני צה"ל לבוא ולנסוע בטיולים שלהם בחו"ל, אחרי השירות או תוך כדי השירות, אתם תמנעו את המעצר שלהם? אתם תהיו אלה שימנעו מהם מלהגיע לבית-הדין הבין-לאומי בהאג? אתם לא מתביישים? אתם יודעים מצוין שהחוק הזה הוא חוק רע ואתם יודעים מצוין שהחוק הזה לא יעמוד בבג"ץ, ואתם משחקים. אתם משחקים כדי להראות לציבור שלכם. מה תעשו אחר כך? על מי אתם בונים? אתם בונים עלינו שנלך להגיש בג"ץ, שבית-המשפט העליון יפסול את החקיקה האנטי-דמוקרטית שלכם. ואני מודה שכשאני עומדת כאן אני נקרעת בין השאלה האם להגיד לכולם: אל תגישו בג"ץ, תנו לממשלת הימין הזאת לאכול את העוגה שהיא בישלה, את העוגה הסרוחה הזאת, מכיוון שאתם יודעים מצוין שזה לא יעמוד במבחן בג"ץ, כי היועץ המשפטי שלכם לממשלה לא מגן עליכם. אבל מי ישלם את המחיר? מי ישלם את המחיר מזה שלא נגיש בג"ץ? ואנחנו אוהבים את המדינה הזאת, ובעיקר אוהבים את קציני וחיילי צה"ל, והם ישלמו את המחיר, הם אלה שייעצרו, הם אלה שיובלו לבית-הדין הבין-לאומי בהאג,

ואתם, לא אכפת לכם מהם. ומה תעשו? אתם יודעים מי יוציא לכם את הערמונים האלה? בית-המשפט העליון. ואז מה תגידו? מה יגידו בממשלת הימין המלא מלא הזאת? יגידו: בג"ץ, השמאלנים האלה, שאם היינו שמים קלפי אז הם היו מצביעים כולם רק לשמאל. זה מה שתאמרו. כל זה כדי להוציא לכם את הערמונים מן האש, ואתם יודעים את זה מצוין. אנחנו לא נהיה עלה התאנה שלכם. אנחנו לא ניתן לדבר הזה יד. כי אתם אומרים: לא נותנים לנו למשול, בית-המשפט העליון לא מאפשר לנו משילות. אז הנה, נותנים לכם משילות, ובוא נראה אתכם. בוא נראה אתכם, ממשלת ימין מלא מלא. תספחו, תספחו כבר אחת ולתמיד. תיישמו את המדיניות שלכם. נראה אתכם מובילים את זה. צודקת, אני תומך,

במקום לקחת חוק הסדרה גרוע שיוביל את קציני צה"ל, תספחו אחת ולתמיד,

ותפסיקו להשתמש בנו כבעלה התאנה שלכם. תפסיקו לזרות חול בעיני הציבור שלכם. אתם בדיוק כמו הבריון הזה שעומד ומבקש: תחזיקו אותי, תחזיקו אותי. לא רוצים להחזיק אתכם יותר. משחררים אתכם. משחררים אתכם שתספחו כבר, תנהגו במשילות, כי מה שאתם עושים זה לעבוד: לעבוד על כולם בעיניים, ובעיקר לעבוד על הציבור שלכם. ולנו נמאס. לנו נמאס להיות עלה התאנה שלכם. לנו נמאס להיות אלה שבאים ומצילים אתכם מעצמכם. אתם מכניסים אותנו בדואליות. כי לעמוד פה היום ולקרוא לכולם: אל תגישו בג"ץ, אל תגישו בג"ץ נגד חוק ההסדרה הזה. נראה את היועץ המשפטי לממשלה שאמר שלא יגן עליו, מכיוון שהוא אנטי-חוקתי, נראה את אותו עורך-דין פרטי שתשיגו, אותו עורך-דין פרטי שיבוא ויגן על ממשלת ישראל ועל מדינת ישראל. תתביישו לכם. תתביישו לכם שזה המצב שאתם מביאים אליו את היועץ המשפטי לממשלה, את היועץ המשפטי של הכנסת, את היועץ המשפטי של משרד הביטחון. תתביישו לכם שאתם, בשביל לזרות חול בעיני ציבור, שלא מבין שאתם עובדים עליו, הוא חושב שאתם מסדירים את ההתיישבות אחת ולתמיד. הוא חושב שאתם באיזה אופן פותרים את הבעיה, הוא לא מבין שאתם יכולים לעשות את זה בקלות, לא באמצעות חוק פרטי, חקיקה פרטית עוקפת, ככה, אלא פשוט מאוד ממשלת ימין מלא מלא תספח, תספח אחת ולתמיד, ולא תבוא אחר כך ותגיד: אוי, בג"ץ השמאלנים האלה תפסו אותנו,

הם הגישו נגדנו בג"ץ,

בית-המשפט העליון הזה. אז תפסיקו. תפסיקו לעבוד בעיניים ותפסיקו לשחק משחקים, ותפסיקו להגיע לסיטואציה שבה אתם מסכנים לא רק את המנהיגים שלנו, כי מי שבישל את הדייסה, שיאכל אותה. אתם מסכנים את חיילי וקציני צה"ל. כל סגן וסרן שייסע לטיול בחו"ל ימצא את עצמו עצור בבית-הדין הבין-לאומי בהאג. זה מה שאתם רוצים? לשם אתם רוצים להגיע? זה מה שמגיע לחיילים שלנו? ככה אתם אוהבים את המדינה? ככה אתם מוכרים את חיילי צה"ל בשביל לכאורה הסדרת ההתנחלויות. אתם לא מסדירים את ההתנחלויות. אתם יכולים לעשות את זה, ממשלת ימין מלא מלא שמשקרת לציבור שלה. תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. אחריה יעלה חבר הכנסת אילן גילאון. אילן. ברשותך, אדוני אני יכול לעשות את זה מן המקום, כן? לא, אתה תעלה לדוכן. אני לא רוצה לשנות את הכללים.

אנא מכם. אנחנו יכולים להשתגע, אבל לא לברדק את כל העבודה שלנו. אחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. חמש דקות, חמש דקות, לרשותך. חברי הכנסת, אותי לא מעניין הסכמים כאלה.

רק דקה אחת. לא מעניין אותי לא הסכמים, לא כלום. לי יש רשימה, אני מקריא אותה, ומי שיהיה פה יעלה וידבר. מי שלא יהיה, שיבושם לו. חמש דקות, אדוני, לרשותך.

תודה, אדוני.

אין לי שום כוונה לבטא את דעתי במקרה הזה. על דעת כל סיעות האופוזיציה

האופוזיציה להסיר את כל ההסתייגויות, לא להשתתף

אני אפעל, חבר הכנסת עיסאווי פריג', אני מבין את הלהיטות שלכם לשים אותי באיזה מקום. אני מספיק ותיק פה כדי לדעת איך אני פועל. יש הסכמות ברורות, החלטות ברורות, של ועדת הכנסת. חברי הכנסת, מה שמנחה אותי כרגע זה ועדת הכנסת, בהתאם להסכמות שהיו. לא מעניין אותי, אל תשתף פעולה עם הקרקס. יש החלטה, תכבד אותה. ולכן, אני מבין שמשכתם את כל ההסתייגויות, כל הדוברים.

אם כן, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אני לא יודע אם אתה מופיע ברשימה של הדוברים. הוא לא מופיע. אין לו הסתייגות. אין לו הסתייגות. יש לך הסתייגות? ישראל אייכלר, בבקשה. גם אתה מופיע? גם בצלאל. אם כן, חברי הכנסת מה סדר הדיון? תגיד מי הדוברים. אני, חברים, דקה, שלא תמציא עכשיו דברים.

חבר הכנסת עיסאווי פריג', שב במקומך. אם לא, אני אוציא אותך, ואני אענה תשובה. מי ברשימה? חבר הכנסת עיסאווי פריג' מה רשימת הדוברים? אתה הרי מכיר אותי, אני אנהג בהגינות הכי גדולה. שב במקומך ואני אענה לך. חברי הכנסת, בהתאם להחלטת הכנסת, של ועדת הכנסת, ביום שני י' בשבט התשע"ז, אני מקריא את ההחלטה 6 בפברואר 2017,

אחרי ההצעות להביע אי-אמון, ולא היו כאלה, נאומים בני דקה,

תימשך הנמקת ההסתייגויות בהצעת חוק ההסדרה עד השעה 21:30, דהיינו 9:30 בערב. מ-21:30 עד 22:30 תינתן זכות ליושב-ראש הוועדה להשיב למסתייגים בזכות דיבור לנציג הממשלה. ההצבעה תחל לא לפני השעה 22:30, 10:30 בערב. אני אקיים את ההחלטה הזאת ככתבה וכלשונה. אדוני חבר הכנסת ישראל אייכלר, חמש דקות. אין לך דוברים, מה תעשה? אני אנעל את הישיבה ואחדש אותה. אני אפסיק את הישיבה ואחדש אותה ב-21:30. יש בטדי משחק של הפועל קטמון, אני מזמין אותך. אני אשמח מאוד אם תבשר לי מי ניצח במשחק הזה. אני אבשר לך, אל תדאג. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני עליתי לכאן לנמק את ההסתייגות, אבל יותר מכך, להציל את הדמוקרטיה. אם אנחנו נהרוס את המנגנון הפרלמנטרי, שכל כך הרבה אנשים נלחמו כל כך הרבה שנים כדי שתהיה זכות לאזרח לדבר ולייצג ולבחור את נציגיו כדי שיביאו את דברו, ואנחנו נעשה הסכמים מהסכמים שונים עד כדי כך שתבוא שרה בממשלה ותרצה לקצץ בסמכות חברי הכנסת להגיש הצעות חוק, לא מדובר בחקיקה בפועל, שממילא יש מכסה לכל סיעה ולכל חבר כנסת, אלא שאסור לנו, כחברי כנסת, להציע חקיקה פרטית. כל החקיקה תהיה פה על-פי פקידי השלטון שרוצים לגזור על האזרח עוד ועוד גזירות ומגבלות, אבל על חברי הכנסת, שמייצגים את הציבור שאיננו בשלטון, לבוא ולהגיש הצעות חוק הם יאסרו. אחת הטענות המקוממות שגרמו לי לעלות היא שהחוק הזה לא יעמוד בבג"ץ.

מישהו אמר פעם על פסיקת בג"ץ: זה לא יעמוד במבחן הכנסת? יש איזה שופט שלא ישפוט משהו כי אולי זה לא יעבור במבחן הכנסת? יש הפרדת רשויות או אין הפרדת רשויות? מה אנחנו, שלטון של כנופיות, מי יותר חזק? חסרות מדינות באזור שמי שיותר חזק הוא הקובע? בסופו של דבר זה מתפרק לו, ויש רק כנופיות ואין עם מי לדבר. תראו איך נראה העם הפלסטיני, שסובל כבר כל כך הרבה שנים רק כי אין לו הנהגה, וכל כנופיה נהיית יותר חזקה מהשנייה, ואחד מפיל את השני, ולישראל יש מדינה כבר כמעט 70 שנה, והם עדיין לא החליטו אם לקבל את תוכנית החלוקה. זה מה שאנחנו רוצים ליצור פה, כנופיית בג"ץ תשלוט, כנופיות ועדי עובדים ישלטו, כנופיות כאלה וכנופיות אחרות?

צריך לשמור על הממסד הדמוקרטי, שעדיין נותן לאזרח את זכות הבחירה, וגם על זה כבר שמענו, שרוצים לשלול את זכות הבחירה: אלה רוצים לשלול את זכות הבחירה מערבים, אחרים רוצים לשלול את זכות הבחירה מחרדים,

משמאלנים, אלה רוצים לשלול את זכות הבחירה מימנים, וכבר פסלו מפלגות ימניות.

אדוני היושב-ראש, צריך לעמוד פה וכן, נראה לי מוזר שאני עומד להגן על הדמוקרטיה,

אנחנו הרי תיאוקרטים ואלה דמוקרטים, אנשי השמאל דמוקרטים, הם פשוט מפרקים את כל המסגרות השלטוניות החוקיות ומסתמכים שתמיד יהיה להם רוב בבג"ץ. אני מציג עכשיו,

אתגר לראש הממשלה: תמנה בבקשה והעבר חוק להוסיף עוד 15 שופטים בבית-המשפט העליון. למה אתה לא יכול לעשות את זה? תגן על הדמוקרטיה. אז תדע שיש ריבוי דעות. אל תפגע בשופטים הקיימים, תוסיף עוד, כמו שעושים בכל מקום. מה זה נקרא: היועץ המשפטי לא יגן על החוק של הממשלה, של הכנסת, בבג"ץ, אז הוא היועץ המשפטי לממשלה או לא? לעצם העניין, אדוני היושב-ראש, בעניין חוק ההסדרה, אתם יודעים שיש לנו הרבה חילוקי דעות עם הציונות הדתית, עם אנשי הימין. אם הייתה אפשרות לעשות שלום עם השכנים שלנו היו לנו ויכוחים עוד יותר גדולים. אבל כאשר יהודי גר בביתו, עם ילדיו, 20 שנה, ומוציאים אותו מהבית באכזריות נוראה, וכאן אני רוצה לתת ציון לשבח לשוטרים, שהתייחסו מאוד בעדינות בעמונה, אבל עצם העקירה היא אכזריות נוראה, רק כי בג"ץ אמר והיה העולם, שאמרתי ונעשה דברי? זה פירוק הדמוקרטיה. למזלנו, אנשי עמונה והמתנחלים הם אנשים עדינים, והם לא פועלים כפי שפועלים פה באזור, כל מי שמנסים להוציא אותו מביתו, והם קיבלו את הדין, בכאב גדול, אבל יחסית הם קיבלו את זה בשלום. מה אתם רוצים, שאנשים באמת יתנגדו לשלטון? באמת יתחילו פה מלחמות מול פקידים ומול שופטים? מה אתם רוצים, לפרק את כל הדברים האלה? אל תביאו את הפגיעה בזכויות האדם בצורה כזאת, להוציא בן-אדם מביתו.

אם יש מישהו שטוען שבטעות, או לפני 20 שנה, בנו על ביתו, על קרקעו, אף שאין אחד כזה, נשלם לו, ניתן לו קרקע חלופית. מה עושים עם כל ההפקעות כשעושים כבישים? נותנים קרקע חלופית. לכן החוק הזה הוא גם חוק מוסרי וגם חוק פרלמנטרי. בליפתא. אנחנו צריכים לזכור, נכון. כמה אנשים הוציאו בגלל הפקעות ודברים כאלה, אז מה? אז עשו, אבל קיבלו גם מהם פיצוי. נכון, ודאי שצריך לתת פיצוי. פיצוי צריך לתת. אני אסיים בתקנת "מריש" שכבר אמרתי את זה פה. יש בהלכה שאדם לקח קורה של מישהו אחר, והוא בנה בה את גגו. לא אומרים לו: תפרק את הגג ותחזיר לו את הקורה, אלא תשלם לו את מחיר הקורה. תקנת "מריש" זה נקרא. זה הדבר שצריך לעשות פה גם לכל ההתנחלויות שלא נמצאו על קרקעות שאינן קרקעות מדינה, ובא לציון גואל.

תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. יעלה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. 15 דקות לרשותך. שלוש הסתייגויות יש לך, 15 דקות. תודה רבה,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 אני שומע בימים האחרונים קמפיין שלם נגד החוק הזה, נגד החוקיות שלו. אני שומע אנשים שאומרים: אין שום סיכוי בעולם שהחוק הזה עומד במבחן בג"ץ. אני שומע שאנשים אומרים שאנחנו מחוקקים את זה בכוונה כדי שבג"ץ יפסול, ואז נוכל להאשים את בג"ץ. חברים, הקמפיין הזה מלא בטענות מוזרות. בלשון המעטה. שמעתי את חבר הכנסת לשעבר דן מרידור אומר ברדיו שבחוק הזה לראשונה אנחנו נחוקק על אנשים שהם לא חלק מהמשחק הדמוקרטי שלנו. אני רוצה לגלות לחבר הכנסת לשעבר מרידור סוד: אנחנו עושים את זה 50 שנה. 50 שנה אנחנו קובעים את החיים ביהודה ושומרון, של ערביי יהודה ושומרון, שהם לא חלק מהמשחק הדמוקרטי שלנו. אין שום הבדל אם אנחנו מנהלים את חייהם באמצעות חקיקה צבאית שהאלוף חותם או באמצעות הכנסת.

סביר להניח שכאשר הכנסת עושה את הפעולות הללו אז הן נעשות בתשומת לב הרבה יותר גדולה, בתהליך הרבה יותר משמעותי, עם לימוד ובדיקה, וקריאה טרומית וקריאה ראשונה וקריאה שנייה ושלישית, וועדות בין לבין,

הרבה יותר חוקתי והרבה יותר שומר על הזכויות מאשר אלוף הפיקוד בחדר הסגור שלו, היועמ"ש מכין לו איזה צו והוא חותם. 50 שנה אנחנו עושים את זה. אין שום חידוש בחוק הזה. אני שומע שהכנסת לא מוסמכת לחוקק ביהודה ושומרון כיוון שלא החלנו את הריבונות, לא מדובר בשטחה של מדינת ישראל ולכן הכנסת לא מוסמכת. אז חברים יקרים, הכנסת מוסמכת גם מוסמכת. אתם רוצים, אז נקרא, סתם לצטט, מכמה פסקי-דין באמת קצרצרים בעניין הזה. הראשון, אגב, ניתן עוד ב-1948, מייד בהקמת המדינה:

ערעור פלילי, 1/48 סילבסטר נגד היועץ המשפטי לממשלה. אמר בית-המשפט העליון: "אם על-פי החוק הבין-לאומי יש כוח חקיקה מסוים לשלטון הצבאי, הרי על אחת כמה וכמה ישנו כוח חקיקה כזה למחוקק של המדינה הכובשת שממנה השלטון הצבאי שואב את כוחו". הרי המפקד הצבאי הוא הריבון בשטח ה"כבוש",

תכף נדבר על זה, מכוח היותו של המעצמה הכובשת. אז אם השליח מוסמך לחוקק, ודאי שגם המשלח מוסמך לחוקק. מבחינת המשפט הבין-לאומי, מה שהמשפט הבין-לאומי בודק זה את התוכן של החקיקה, ממש לא את הפרוצדורה של איך בדיוק הדבר הזה חוקק. יותר מזה, ושוב, יש פה שורה שלמה של פסקי-דין. נניח הנשיא לשעבר ברק, בפסק-הדין הידוע שבו בית-המשפט העליון הכשיר את הגירוש מגוש-קטיף ומצפון השומרון, אז הוא מדבר על המשמעות של התפיסה המשפטית שרואה בשטחים הללו שטחים הנתונים בתפיסה לוחמתית, אז השטחים האלה לא סופחו לישראל ואינם חלק ממנה. אומר ברק: ובהיעדר הוראה בחקיקה מפורשת או משתמעת, אין חוקי הכנסת חלים באזור זה. זאת אומרת, כאשר יש הוראה בחקיקה מפורשת ואפילו משתמעת, יכולה הכנסת להחיל את חוקיה ביו"ש, ויש עוד כהנה וכהנה פסקי-דין רבים שמדברים בעניין הזה. אני שומע את היועץ המשפטי לממשלה, שלצערי הרב מנהל כמעט קמפיין, בעיני, אגב, זה כשלעצמו שערורייה. היועץ המשפטי יש לו,

והוא אמור לומר אותה לממשלה ולוועדת שרים לחקיקה. אולם ברגע שוועדת השרים תהיה באחריות הממשלה, בוודאי ובוודאי ברגע שהכנסת החליטה שהיא לא מקבלת את דעתו והיא מקדמת את החוק, אני חושב שזה בלתי מתקבל על הדעת שהוא מנהל קמפיין ציבורי ומעל במות ציבוריות נגד החוק,

נגד הממשלה שהוא אמור להיות בא-כוחה, היועץ המשפטי לממשלה מסביר כמה החוק הזה הוא לא חוקתי ולא עומד במחויבויות של מדינת ישראל על-פי המשפט הבין-לאומי. ולכן אומרים לי כולם: אין שום סיכוי שהחוק הזה יעמוד במבחן בג"ץ. אם היועץ לא מוכן להגן עליו, אין שום סיכוי בעולם שהוא יעמוד במבחן בג"ץ. אני רוצה לומר לכם חברים יקרים,

דווקא ההתנגדות החד-משמעית הזאת של היועץ המשפטי לממשלה, וגם זה של הכנסת, בצורה קצת יותר מרוככת,

תופס נכון יותר את תפקידו, אבל דווקא ההתנגדות הזאת

שמחסנת את החוק הזה, חבר הכנסת אייכלר, היא שמחסנת את החוק הזה בבג"ץ. כאשר היועץ המשפטי לממשלה עומד ובצורה רועשת מסביר את ההשלכות ואומר את טענתו שהחוק הזה איננו תואם את המשפט הבין-לאומי כפי שהוא תופס אותו, והממשלה, ובעיקר הכנסת שהיא הריבון, אומרת ליועץ המשפטי: שמעתי את דבריך ואף על פי כן ולמרות הכול אני מחוקקת, תוך שאני מודעת להשלכות האלה, זה אומר: או שהכנסת לא מקבלת את ההתייחסות אל יהודה ושומרון כאל השטחים האלה שנתונים בתפיסה לוחמתית, וממילא דיני הכיבוש, דיני התפיסה הלוחמתית של המשפט הבין-לאומי, אינם חלים שם. אז יכול היועץ המשפטי לומר, אגב, עברתי על חוות דעתו. חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה הוקראה מילה במילה על-ידי באי כוחו בדיון הראשון בוועדה המשותפת שדנה בחוק הזה בהכנתו עדיין לקריאה ראשונה. עברתי ממש לקראת הנאום הזה על כל החלקים של חוות הדעת הזאת. אין שם מילה אחת על החוקיות או על היעדר החוקיות של החוק הזה על-פי המשפט הישראלי הפנימי. היועץ מדבר אך ורק על הבעיות במשפט הבין-לאומי. הוא טוען שהחוק סותר את דיני התפיסה הלוחמתית של המשפט הבין-לאומי, את חובותיו של המפקד הצבאי כלפי אוכלוסייה המוגנת, את תקנה 43 לתקנות האג, שקובעת שצריך לשמר את הדין החל באזור ולא להתערב בו אלא רק לטובת אותה אוכלוסייה מוגנת. החוק הזה סותר את הדרך שבאמצעותה צריך לבצע הפקעות,

לפי המשפט הבין-לאומי. עם כל הכבוד, כאשר יש סתירה

הדין הפנימי לדין הבין-לאומי, הדין הפנימי גובר, זה מושכל יסוד ראשון,

שנה א', סמסטר א', קורס ראשון במשפטים. אין תקדים ולא יכול להיות תקדים לפסילה של בית-המשפט העליון חוק של הכנסת בשל העובדה שהוא סותר הוראות של הדין הבין-לאומי, והראיה הכי פשוטה זה רמת-הגולן. רמת-הגולן היא שטח כבוש. אין על זה מחלוקת. רמת-הגולן הייתה שטחה של מדינת סוריה. הריבונות הסורית ברמת-הגולן הוכרה על-ידי האו"ם וממילא על-ידי המשפט הבין-לאומי. אנחנו כובשים ברמת-הגולן. אני מגלה סוד: לא סיפחנו את רמת-הגולן. עמד כאן מנחם בגין, זיכרונו לברכה, ראש הממשלה, ואמר: אני רוצה להבהיר, אנחנו לא מספחים את רמת-הגולן.

החלנו את החוק הישראלי מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל. האם יעלה על הדעת שיבוא בג"ץ ויגיד: אני פוסל את החוק שהחיל את החוק הישראלי על רמת-הגולן מפני שהכנסת איננה מוסמכת לחוקק מחוץ לשטחה? אז רמת-הגולן עד היום לא סופחה למדינת ישראל, ועד היום הקהילה הבין-לאומית לא מכירה בה כחלק ממדינת ישראל. היא שטח כבוש, אבל ברור שחוק של הכנסת גובר על המשפט הבין-לאומי. ולכן, כאשר היועץ המשפטי לממשלה בא ואומר: חברים, החוק הזה לא מתאים למשפט הבין-לאומי, אז אחת משתיים: או שהכנסת אומרת לו, כך אני חושב שהכנסת אומרת לו, כך אני נוכחתי בכל הדיונים על החוק הזה, אגב, סעיף המטרה של החוק הזה, הסעיף הראשון מגדיר את מטרתו של החוק: לאפשר את המשך פיתוחה וביסוסה והסדרתה של ההתיישבות. זו פסקה שלא היה אפשר לחוקק לו הכנסת הייתה חושבת שמדובר בשטחים הנתונים בתפיסה לוחמתית, כי אז זה אפילו פשע מלחמה, העתקת אוכלוסייה. אז ברור שהכנסת לא מתייחסת אל השטח כשטח הנתון בתפיסה לוחמתית, ופה צריך לומר עוד דבר.

זה לא סוד שיש ויכוח בין המשפטנים, מבחינה משפטית צרופה,

איך נכון להגדיר את השטח.

מצדד בדעתם של רבים וטובים ממני שסבורים שלא ניתן להגדיר את השטח הזה כשטח הנתון בתפיסה לוחמתית, מכיוון שחסר הרכיב הכי בסיסי בהגדרה הזאת, והוא שנטלנו את החזקה בשטח מאיזה ריבון שהריבונות שלו הוכרה על-ידי המשפט הבין-לאומי. אנחנו הרי יודעים מצוין שהכיבוש הירדני ירדן כבשה בכוח הזרוע את שטחי יהודה ושומרון ב-48', ושלטה שם במשך 19 שנה בכיבוש בלתי חוקי שלא הוכר על-ידי העולם. אנחנו לא נטלנו את החזקה מאיזה ריבון, ולכן אנחנו לא יכולים להיות כובש. אבל יש על זה ויכוח. יש אומרים שברגע שהשטח הזה נתפס באמצעות עימות מזוין, אז כבר הוא מוגדר שטח שנתון בתפיסה לוחמתית. אז זו מחלוקת שלא הוכרעה.

היא לא הוכרעה מעולם באיזה דיון פוזיטיבי בבית-המשפט העליון. מעולם לא נערך דיון בשאלה הזאת, לא נערכה שקלא וטריא, לא שמו את שני הצדדים ובית-המשפט לא הכריע. אז מדוע דן בית-המשפט את מדינת ישראל כאשר הוא בוחן, מעביר את שבט ביקורתו על ההתנהלות של המדינה בהקשר של יהודה ושומרון, מדוע הוא בוחן את זה לפי כללי המשפט הבין-לאומי? כיוון שמדינת ישראל, שמגר, שאחר כך היה נשיא בית-המשפט העליון, היה הפצ"ר ב-1967 ואחר כך היועץ המשפטי לממשלה, והוא הודיע לבית-המשפט שאף שלא מדובר בשטחים הנתונים בתפיסה לוחמתית, אנחנו מוכנים לקבל על עצמנו לפנים משורת הדין את ההוראות ההומניטריות של הדין הבין-לאומי כדי לצאת ידי חובת כל השיטות, כדי שלא יגידו שאנחנו מבצעים מחטפים בחסות איזה מין אזור דמדומים שאין בו מערכת דינים שחלה. אז קיבלנו על עצמנו חלק מן ההוראות של המשפט הבין-לאומי, אבל קיבלנו את זה לפנים משורת הדין. זו לא הגדרת סטטוס. אגב, יש על זה ביקורת. השופט ויתקון ב-1972

בג"ץ אבו חילו, הוא כותב: "נוכח הלכה ברורה זו, אין אני יכול אלא להתייחס בספקנות לנוהג שהשתרש,

אצל נציגי המדינה להסכים לבירור מעשי השלטון הצבאי אף מבחינת המשפט הבין-לאומי ההסכמי. אף הסכמה זו הניתנת מדי פעם בפעם לגבי נושאים מוגדרים ובלי התחייבות שתינתן בכל העתירות" אגב, אנחנו רואים פה שאז, עוד ב-1972, הממשלה לא הסכימה לקבל את זה כאיזה כלל, בחלק מהדברים היא הסכימה, אומר השופט ויתקון שבחלק מהדברים הסכימה. אומר השופט ויתקון: "ההסכמה הזאת הופכת את דיוננו למעין בוררות התלויה בהסכמת הנתבע. לעניות דעתי, לא לשם כך נוצר בית-המשפט הזה". אמר ויתקון: בג"ץ הוא לא מוסד בוררות. אתם תקבעו לפי איזה חוקים אתם רוצים לדון בו.

על רקע הסכמת המדינה ועל רקע,

כיוון שלא החלנו שם את הריבונות, לא נוצרה מערכת דינים אחרת, אז אמרנו: לא נשאיר ואקום, הסכמנו לקבל חלק מההוראות של המשפט ההומניטרי. אז אם הממשלה מוסמכת, ודאי שהכנסת מוסמכת להורות לבית-המשפט את ההפך. עומדת עכשיו הכנסת, הריבון במדינת ישראל, ואומרת: אנחנו לא מקבלים את הגדרת השטח ככזה ולא מוכנים לדון על-פיו,

כאשר שומעת הכנסת את אותה אמירה חד-משמעית של היועץ המשפטי לממשלה, אומרת הכנסת: אף שאתה חושב שזה סותר את הדין הבין-לאומי, אנחנו מחוקקים את זה. כפי שהיינו מוסמכים להחיל את הדין הישראלי ברמת-הגולן בניגוד לדין הבין-לאומי, כך גם אנו מוסמכים להחיל איזו נורמה שאנחנו רוצים, יש גם אמירה חד-משמעית של בג"ץ על כך שהכנסת אינה חייבת להחיל את כל הריבונות שלה כתנאי להחלת חוקים, היא יכולה להחיל חוקים מסוימים גם בשטחים שאינם נתונים בריבונותה, והדברים ידועים. לכן אני טוען שדווקא ההתנגדות הזאת של היועץ המשפטי לממשלה מחסנת את החוק. עכשיו, כדי לפסול את החוק הזה, כפי שאמרתי, לא יהיה אפשר לפסול אותו על בסיס זה שהוא לא מתאים לדין הבין-לאומי.

וזה גם נוגד את עקרונות היסוד הכי בסיסיים של המשפט במדינת ישראל. כדי לפסול אותו צריך יהיה לטעון שהוא סותר את חוקי-היסוד של מדינת ישראל. כדי לעשות את זה יהיה צריך בראש ובראשונה לקבוע שחוקי-היסוד חלים גם על ערביי יהודה ושומרון. זו קביעה שעד היום בית-המשפט נמנע במכוון מלקבוע אותה, באותו בג"ץ שהכשיר את הגירוש מגוש-קטיף השאירו את השאלה הזאת ב"צריך עיון". אני רוצה לראות את היועץ המשפטי לממשלה מוכן שבג"ץ יקבע שחוקי-היסוד חלים גם על ערביי יהודה ושומרון, זה קודם כול, כבסיס. יהיו לזה השלכות מרחיקות לכת מאוד מאוד על היכולות של צה"ל לפעול וכו'. גם אם ייקבע שחוקי-היסוד חלים, ואז לכאורה החוק הזה פוגע בזכות הקניין, שמעוגנת בחוק-יסוד: כבוד אדם וחירותו, אז כמובן יש פסקת ההגבלה, וזה עדיין לא אומר שהחוק הזה לא עומד בתנאי פסקת ההגבלה. לפסקת ההגבלה כידוע יש ארבעה תנאים: ראשית, שהפגיעה תהיה בחוק,

שהולם את ערכיה של מדינת ישראל, זה התנאי השני, ואתייחס ביחד לשני התנאים, והתנאי השלישי הוא שהוא מחוקק לתכלית ראויה. התכלית של החוק הזה,

וזה נאמר פה לא פעם, גם כאן וגם בוועדות, גם תכלית התיישבותית,

אנחנו רואים בפיתוח ההתיישבות הציונית החלוצית בכל מרחבי ארץ-ישראל ערך אדיר שתואם מאוד מאוד את ערכיה של מדינת ישראל. הוא מוגדר כתכלית ראויה. ויש לו גם תכלית הומניטרית: אלפי אלפי משפחות שבאו בתום לב, שלא פעם רכשו בתים בכלל מהמדינה, טעויות שנוצרו לפני הרבה מאוד שנים בתום לב, כאשר נבנו יישובים ושכונות שלמות על אדמות שהן לא בבעלות המדינה, אז יש גם תכלית אנושית הומניטרית, ודאי כשמדובר בחוק שתכליתו ראויה ושתואם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אוי ואבוי לנו אם לא. אז יש לנו כמובן המידתיות. זה התנאי הרביעי, וכידוע בפסיקה הוא מתחלק לשלושה מבחני משנה: ראשית, הקשר הרציונלי. צריך שיהיה קשר בין האמצעי הננקט לבין המטרה. ברור שהאמצעי הזה, חוק ההסדרה, בסופו של דבר, נכון, הוא מפקיע את זכויות השימוש.

הוא לא מפקיע את הבעלות, הוא מפקיע זמנית את זכויות השימוש עד לקיומו של הסדר מדיני. ואני אומר את זה עכשיו: הוא נותן תמורה גדולה מאוד, 125%; הוא נותן בחירה לבעלים שנפגע או בכסף או בקרקע. פנה אלי שר בכיר,

אומר לי: תשמע, תוסיפו בחוק שהבעלים יוכל לבחור אם הוא רוצה לקבל קרקע חלופית במקום, ואז אין פגיעה. אמרתי לו: תקרא את החוק, זה כתוב. ולא סתם הוא יכול לבחור קרקע חלופית, הוא יכול לבחור קרקע חלופית בשווי 125%, מעבר לשווי הקרקע שלו, שתהיה בהערכת שמאי. יש ועדת שומה שקובעת את זה, יש ועדת ערר שבה הוא יכול לערער על גובה השומה שנקבעה לו, וכמובן הוא יכול ללכת אחרי זה לבית-משפט במדינת ישראל ולערער

הכי מידתי והכי צודק בעולם. קשר רציונלי, אמרנו. אפשר עוד שתיים-שלוש דקות? הרי לא ממהרים פה לשום מקום. יש לך עוד 35 שניות, ואם תרצה עוד דקה, אתן לך לסכם.

למה לא, גברתי המזכירה?

האופוזיציה? טוב, לא אאריך הרבה. אני רק רוצה לדבר על המבחן השני, המבחן שפגיעתו פחותה. אני רוצה להודות על האמת, אדוני היושב-ראש. יש, וזאת הסתייגות שאני הגשתי כאן, בהחלט אפשר היה להגיע לאותה תוצאה בכלי שפגיעתו פחותה, וזה להעניק שיקול דעת פרטני לרשויות האזור ביחס לכל חלקה וחלקה. יש עקב אכילס מסוים בחוק הזה שהוא קצת גורף, הוא קובע שכל היישוב באופן קטגורי מייד מופקע ומוסדר. הנכון היה, ויש לי הסתייגויות שאני הגשתי לחוק, שאומרת שיהיה שיקול דעת על כל חלקה פרטנית, ובהסתייגות כתבתי שרשויות האזור,

יבחנו את כל השיקולים שהפסיקה קבעה לאורך השנים לאיזון בין זכויות הפרט שנפגע מהפקעה לבין התועלת הציבורית שצומחת כתוצאה מההפקעה.

למה אני לא יכול להעביר את ההסתייגות הזאת? כי ברגע שהיועץ המשפטי לממשלה הולך מעל כל במה ואומר: החוק הזה לא חוקתי, אני לא הולך להגן עליו, ומודיע שעושה שביתה איטלקית, הרי מי בסוף יצטרך לשקול את שיקול הדעת הזה?

מי הולך ליישם אחרי זה את החוק? גם כן היועץ המשפטי.

הפקידים המשפטיים, היועצים המשפטיים במינהל האזרחי הם שיצטרכו לקבוע. ברור לי שהם יסרסו את החוק, כי הם מראש לא מאמינים בו. אין לי זמן.

אבל גם כבוד השופטת בייניש, באחד מפסקי-הדין, מצוטט שוב באותו פסק-דין שהכשיר את הגירוש מגוש-קטיף, מסבירה את המבחן הזה: המחוקק לא תמיד חייב לבחור את האמצעי שהכי הכי הכי פחותה פגיעתו, כי לפעמים הוא יביא לסיכול הכוונה. בעיני, לומר לי: תשמע, אנחנו מייצרים מצב שבו אתה לא יכול לתת שיקול דעת,

אנחנו נשתמש בו נגדך ונסכל את כוונת המחוקק,

מכיוון שלא נתת שיקול דעת, נפסול לך את החוק, זה ממש "הרצחת וגם ירשת". ממש ממש שני משפטים אחרונים.

ממש שני משפטים אחרונים. בסופו של דבר מדובר בשאלה ערכית. ההתייחסות ליהודה ושומרון לא כאל שטח שנתון בתפיסה לוחמתית,

יש פה זכות שנפגעת, של אותו אדם פרטי שאני מפקיע לו, אל מול האינטרס הציבורי של הסדרת ההתיישבות זו שאלה סופר-ערכית. אם ההתיישבות לא חשובה בכלל, אז היא לא שווה את הפגיעה. אין מבחן מידתיות. אם הסדרת ההתיישבות זה ערך חשוב,

גם ציוני, גם אנושי, גם התיישבותי, גם יהודי, ודאי שהיא שווה גם את הפגיעה. אני לא רואה את בג"ץ מתערב בקביעה הזאת. לפסול כי זה נוגד את המשפט הבין-לאומי הוא לא יכול,

לפסול כי זה לא מידתי, זה אומר שהוא נכנס לשיקולים הכי פוליטיים והכי מדיניים, ברור לכל ילד במדינת ישראל ששאלת ההתיישבות ביהודה ושומרון היא שאלה פוליטית-מדינית שחייבת להיות מוכרעת כאן בבית הזה.

אני לא רואה אותו מתערב. אם חלילה,

חלילה הוא יתערב, אנחנו נהיה חייבים לפעול בעניין הזה ולהחזיר את יכולת ההחלטה בסוגיות האלה אלינו, אם באמצעות פסקת ההתגברות, שאני כבר מניח מחר,

ואם באמצעים אחרים.

רק אנחנו בבית הזה, קואליציה ואופוזיציה, נקבע את עתיד יהודה ושומרון,

תודה על ההנמקה המקיפה מאוד מאוד של חבר הכנסת סמוטריץ. אני מזמין את חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. יש לך רשות דיבור. חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברתי השרה, חברי חברי הכנסת, אחרי ההנמקה, כמו שאדוני אמר, המפורטת מאוד של חברי בצלאל סמוטריץ, אני מבקשת בדקות שיש לי לזכור בזכות מי אנחנו מגיעים למציאות שבה אנחנו זוכים,

להעביר את חוק ההסדרה בקריאה השנייה והשלישית, וכאן מהמקום הזה להקדיש את החוק למשפחות עמונה שפונו לפני כמה ימים מהבתים שלהם. אמונה אבל ושני ילדים, אורן ועינת אמיתי ושבעת ילדיהם, נריה וטובה אנטמן ושני ילדיהם, יוסף והדר אפשטיין עם שלושה ילדים, אביחי ועפרה בוארון עם שבעה ילדים, יוסי ומירי בן ברוך עם שמונה ילדים, ידידיה וורדית בן זמרה עם ילד אחד, יעקב ויוני בנימין עם שישה ילדים, יהודה ויעל ברוכי עם שבעה ילדים, שמאי וחני ברקו עם חמישה ילדים, נדב ושקד גולד, זוג צעיר, אורי ואיילה גולדברג עם ארבעה ילדים, אלי וחנה גרינברג עם שמונה ילדים, שמואלי וגילה גרינברג עם שבעה ילדים, עציון ושירה דוד עם שישה ילדים, מאיר וחנה הורוביץ עם שלושה ילדים, איציק ורויטל הלברשטט עם ארבעה ילדים, דוד ומניה הלל עם שישה ילדים, הלל ואיילת וידל עם ארבע בנות, מוטי ויעל וייס עם שבעה ילדים, אלעד ושרה זיו עם שבעה ילדים, שמעון ורעיה חייקין עם שני ילדים, אבי ושני חמו עם שלושה ילדים, דוד וטלי יהב עם שבעה ילדים, שאול ומיכל ישראל עם חמישה ילדים, עמיחי וזיוה כץ עם שלושה ילדים, אדר ורבקה לפאיר, זוג צעיר, לוחם בחטיבת כפיר, יאיר ועטרת מובשוביץ עם שישה ילדים, מישאל ואוריה נבט-פרץ עם חמישה ילדים, יהוידע ותמר נזרי עם שמונה ילדים, זכריה ולאה פלדבאום עם ארבעה ילדים, אוריאל ומורית פניאל עם שני ילדים, הרב יאיר ושרה פרנק עם תשעה ילדים, יחזקאל ויהודית צווכר עם שלושה ילדים, אברהם ועינת רוסנו עם שלושה ילדים, דביר ומיכל רז עם חמישה ילדים, יעקב ושרה רודיק עם ארבעה ילדים, אורי ומוריה שאג עם שישה ילדים, נחום ויפעת שוורץ עם שבעה ילדים, ידידיה והדסה שפיץ עם שישה ילדים, ומתניה וריקי שפירא עם תשעה ילדים. תודה לחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי.

בהתאם להודעת סיעת המחנה הציוני, סיעת יש עתיד, סיעת הרשימה המשותפת וסיעת מרצ, שמושכות את כל ההסתייגויות וגם את רשות הדיבור, נכון לרגע זה אני מפסיק את הישיבה. הישיבה תתחדש בשעה 21:30, ויהיו סיכומים של הדיונים. בשעה 22:30 יתחילו ההצבעות, לא לפני,

לא לפני תחל ההצבעה על כל ההסתייגויות על חוק ההסדרה בהתאם למה שהוחלט. אנחנו מיישמים את החלטת ועדת הכנסת ככתבה וכלשונה. אני מודה לכולם. ישיבה זו מופסקת נכון לרגע זה. לא ננעלת,